צוהריים טובים, היום 27 לינואר 2021, י"ד בשבט התשפ"א, ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בהצעת תקנות הפיקוח כהוראת שעה לשנה, עד ה-31 בדצמבר, על שירותים פיננסיים (קופת גמל) (משיכת כספים של עמית עצמאי במצב אבטלה שחייב בהפקדה), התשפ"א-2020. בקשה, גברתי. קיבלנו מהאוצר נוסח. הם מציעים לאפשר לקבל את הזכאות גם למי שסגר את עסקו לציבור בשל הגבלות לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התשפ"א-2020, לתקופה של שלושה חודשים לפחות בשנת 2020 או בשנת 2021. אנחנו לא מסכימים לשלושה חודשים. אנחנו מדברים על סכומים לא גבוהים מידי, לכן שלושה חודשים זה לא ריאלי. תרשמי חודש במצטבר, לא רצוף. זה יכול להיות כמה ימים פה וכמה ימים שם? כן, לפי הסגרים. הסגרים הם לא שלושה חודשים. זה לא חייב להיות בכל שנה בנפרד, זה יכול להיות,

בין אמצע דצמבר עד אמצע ינואר. בשנים 2020 ו-2021. עוד הגבלה שהם ביקשו לגבי המקרה הזה של אותה סגירה מיוחדת - שהמשיכה תהיה של 7,500 ₪ לכל היותר. כל משיכה תהיה 7,500, או סך כל הסכום יהיה 7,500? סך כל הסכום לא יעלה על 7,500 לכל חודש שבו היה העסק סגור,

עסק שהיה סגור רק חודש אחד - עד 7,500, ואם הוא היה סגור שלושה חודשים, כפול שלוש. הם רצו להגביל את סכום המשיכה במקרה שבו הסגירה לא הייתה מלאה. את שני התנאים האלה הם ביקשו להוסיף כהוראת

כל מה שאנחנו מעבירים פה היום זה הוראת שעה עד 31 לדצמבר 2021. אנחנו נוגעים בפנסיה של אנשים, בחיסכון של אנשים,

אנשים משלמים כל החיים בשביל הזכות להזדקן בכבוד.

נצטרך עוד כמה שעות ועוד כמה ימים בשביל ללמוד, אנחנו נעשה את זה. אף אחד לא יעשה מחטפים בנושא הפנסיה.

והן יהיו בתוקף עד 31 לדצמבר 2021?

אני אסביר את הרציונל ומה ניסינו לעשות. לקחנו את התקנות שעברו במהלך השנה האחרונה לגבי